אנחנו נתחיל בהצעות לסדר. אבקש לקצר בהצעות. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. בוקר טוב אדוני היושב-ראש. אנחנו, בוועדה הזאת, ועדת הכספים, וגם בוועדת החינוך, בקונצנזוס חוצה מפלגות נלחמנו ונאבקנו לטובת ילדי החינוך המיוחד ילדי הגנים של החינוך המוכר שאינו רשמי. בנוסף, כחלק ממהלך זה, ביקרתי בגן ילדים במוסד "טף לטף" במודיעין, ביקור שבו רואים את אותם ילדים שמופלים בניגוד לחוק, מקבלים תקצוב של 54% ביחס לילד אחר בחינוך הרשמי. נכנסתי למוסד הזה, רואים את הילדים המסכנים שבשבילם אנחנו כאן, אני בשביל זה נכנסתי לכאן לעזור לאותם חלשים. לא יכולתי להישאר באותו המוסד יותר מחצי שעה יצאתי עם דמעות בעיניים. נלחמנו ונאבקנו עד שקיבלנו מסמך חתום, לפני שיצאנו לבחירות הקודמות, המסמך הזה חתום על-ידי נציגי החינוך והאוצר שיושבים כאן בחדר הזה. במסמך כתוב שבתקציב 2020 האפליה הזו תיפסק. גם בשיחות עם המנכ"ל ועם שר החינוך ועם כולם הכול היה ברור מעבר למסמך הזה שהאפליה הזו תיפסק מידית. לצערי, בשבוע שעבר התברר שישנן שתי מדינות: המדינה שחותמת על המסמכים עבורנו, חברי ועדת הכספים וועדת החינוך, והמדינה שעונה לבג"ץ. אז המדינה הזאת ענתה לבג"ץ שייקח שנה לפחות עד שייצבו את הנתונים וילמדו בכלל את הדברים הללו, כשיש לנו מסמך חתום שכבר עכשיו זה צריך להיכנס ולהיפסק. כאשר מנכ"ל משרד החינוך אמר לי בשיחת טלפון: "ייקח לנו חודש חודשיים ללמוד את הנתונים ולהכניס את הרפורמה המדוברת". אז האם זה חודש חודשיים, מסמך חתום שאומר שזה כבר עכשיו, או שזה שנה רק כדי ללמוד את הנתונים? אני לא יודע מי האמיתי כאן, מה שאני יודע שנציגי החינוך והאוצר, לא יודע אם דווקא אלו היושבים כאן, המסמך הזה שנתנו לנו חתום הוא לא שווה שום דבר (קורע את המסמך המדובר). אני את המסמך הזה זורק לפח האשפה וקורא לחברי הוועדה לעצור את הכול. אני לא יודע אם הכול אבל לפחות לעצור את ההעברות של החינוך והאוצר. אני דיברתי כבר עם חברי הוועדה וביקשתי מהם שלא להצביע עבור שום העבר של החינוך והאוצר ולעצור כאן את הכול. הרב גפני, אתה היית חולה בשבוע שעבר ואנחנו איחלנו לך רפואה שלמה - - תודה רבה. - - עצרנו את הכול לשבוע, לא קרה שום דבר. יש כאן 6,000 ילדים חולים כל החיים שלהם. אנחנו יכולים לעצור את הכול לעוד שבוע או שבועיים בשבילם עד שהחינוך והאוצר ימצאו פתרון.

למה שבוע שבועיים? אפשר לעצור לשנה שנתיים. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. אני רוצה לומר בהערת אגב שאני מסכים עם חבר הכנסת קרעי לעניין הזה, כי כל זמן שהם שם צריך לתקצב אותם בהתאם.

אני נגד העיקרון של החינוך המוכר שאינו רשמי אני רוצה שהוא יהיה רשמי. הם לא רוצים לתת להם מעמד של חינוך רשמי. אני רוצה שיהיה רשמי.

הם רוצים להיות רשמיים. עכשיו לענייני. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר הקדשתי את כל יום ראשון לסיבוב בין מפעלים בעיתיים בדרום הארץ. ביקרתי במפעלים "חמת ברזים", "סולבר", ומפעל "צלפ תעשיות" בקיבוץ נגבה. הם מדפיסים את כל הכיסויים של כל מוצרי המזון, מבמבה ועד שוקולד ועד הכול. זה, אנשי האוצר תקשיבו זה המוצר, זה חומר הגלם. על חומר זה יש 8%, מי שלמד את העבודה במפעל הזה שמעסיק 450 עובדים ועוד 2,000 עובדים מסביב, פשוט הקים האנגר גדול כמחסן עם עשרה עובדים. החומר גלם כשהוא מגיע לארץ 8% אבל כשהוא מדפיס את הכול בהודו ומאיים על 450 2,000 איש בפיטורים, זה מגיע בחינם.

בבקשה במבה בחינם. בבקשה שוקולד עלית בחינם. אחלה מדינה אנחנו, אחלה מדינה. תאמינו לי, על זה אין שום מכס, שום מכס. 2,000 איש הולכים הביתה, מדינה של שלומיאלים. נותנים ליבואן עם עשרה עובדים לייבא את המוצרים מוכנים מהודו. את הכיסויים האלה לשוקולד, לבמבה ללא מכס. מדינה של שלומיאלים, לא יודעים מימין ומשמאל.

אבל היית סגן שר האוצר מיקי - - - כשאני הייתי זה לא היה, זה 8% בארבע השנים האלה, מכיר טוב. מיקי, תודה רבה. חברת הכנסת אורלי פרומן. אולי תגידי קודם מה תעשי, כי הוא קרע והוא קרע. אני תכף אעשה הצגה. אבל הוא דיבר מדם ליבו. ברור, כולנו פה.

מהעורקים דיברת. בוקר טוב, רפואה שלמה אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לדבר על שלושה נושאים בקצרה: הראשון הוא בית ספר של חנוכה, חנוכה בעוד כשבועיים ועדיין לא קיבלנו תשובה לגבי קיומו. למעלה ממיליון ילדים ישבו בבית ורק מי שיש לו ויש כסף להוריו יזכה לימים מאושרים בחג החנוכה בבתי הספר. הדבר השני זה נושא גני הילדים של החינוך המיוחד, אני מצטרפת לקריאת חבר הכנסת קרעי. כולנו ביקרנו במודיעין. אתה חבר הכנסת קרעי דיברת על הילדים שזה באמת כאב לב, אני רוצה להוסיף ולדבר על הצוות החינוכי שעובד שם. נשים בעלות נשמה יתרה, יום יום, שעות ארוכות, זו עבודת קודש.

רוצה שהם יהיו מוכר ורשמי, אבל כרגע הנשים האלו עובדות והילדים האלה נמצאים שם.

אסור לנו להמשיך את האפליה הזו. הפתרון צריך להיות החל מה-1 בינואר 2020 כפי שדובר. לא ללמוד את הנושא שנה שלמה, חברים, נראה שמישהו התבלבל או עושה צחוק מאיתנו. הרי היה הרבה זמן למוד את הנתונים, אנחנו פה כבר מה-1 במאי מדברים על אותו הנושא, עכשיו רק צריך להתחיל ללמוד את הנתונים? הילדים שם, הגננות שם, נשות החינוך שם מגיע להם מה שמגיע לכל ילד במדינת ישראל, ואני מבקשת לייצר את זה כאן ועכשיו עם כל הכלים הפרלמנטרים שיש לנו מול האוצר.

הנקודה השלישית: העלנו את הנושא במליאה כהצעה לסדר וזה עבר לוועדת הכספים. מדובר בנושא של הקנאביס הרפואי החסר במשק. אני מבקשת להכניס את זה לדיון במהרה, כי בינתיים החולים אין להם תרופה. מתחילים לדבר על ייבוא, אני לא אעשה את ההצגה כמו מיקי אבל לשם מה לייבא אם אפשר לגדל את קנאביס בארץ והחקלאים משוועים לעבודה, בנוסף, זה גורם להתפתחות של שוק שחור למטופלים.

אז אני הייתי מבקשת לטפל בשלושת הנושאים האלו. תודה רבה. אורית פרקש, בבקשה. בוקר טוב אדוני היושב-ראש. יש לי הצעות לסדר בשני נושאים: כמו שאתה יודע, סכנה של בחירות שלישיות מרחפת מעלינו, ובנושא הזה לא ברור לי מאיפה יש לכנסת את הכסף לתת הלוואות למפלגות בפעם השלישית. הייתי רוצה לבקש דיון שבמסגרתו יגיע חשב הכנסת ויציג לחברי ועדה זו את מצב התקציב ואת המקורות הכספיים. ממה שאני יודעת חלק מהמפלגות סיימו את הבחירות האחרונות עם חובות, ולא ברור לי איך הכנסת נערכת לבחינות שלישיות מהבחינה הכלכלית, איך זה ייתכן מבחינת הכספים שהמפלגות תצטרכנה. הייתי רוצה דיון בנושא מצב התקציב של הכנסת.

נושא שני שאבקש לקבוע דיון לגביו הוא נושא שאתה מכיר היטב: בשנת 2014 נחקק חוק הקרן לטובת אזרחי ישראל. אתה מכיר את החוק הזה, מדובר על קרן העושר כספי הגז בעקבות ועדת ששנסקי. מדובר בזה שבעקבות העובדה שמצאנו מאגרי גז במדינת ישראל, הציבור זכאי ורשאי ליהנות מרווחי יתר של המאגרים הללו. אנחנו מתקרבים לשנת 2020. הממשלה העריכה שהקרן המדוברת תתחיל להיות פעילה כבר בשנת 2017 2018, אבל הרף המינימלי של הפקדה בסך מיליארד שקלים שמאפשר את תחילת הפעילות של הקרן הולך ומתרחק מאיתנו. הפקדת הכספים נדחית שוב ושוב מכל מיני סיבות. אני מבקשת שנקבע דיון בעניין זה כמי שהיה מעורב בחקיקה הזו כדי להבין מה קורה עם הפקדת הכספים הללו. לזמן לכאן את ראש רשות המיסים, נציג של בנק ישראל, נציג של משרד האוצר כדי שנבין מה - - - בשביל מה בכלל צריך את הכנסת? אפשר רק ועדת כספים וזהו. נתחיל לדבר על קרן העושר ומנהל רשות המיסים. זאת חקיקה שעברה בוועדה הזו.

לא בוועדה הזו? בוועדת המדע, אני עמדתי בראשה.

אמרו לי שאתה מכיר את זה היטב. נכון, מכיר היטב. אז הנושא הזה - - - מה? הכול עובר רק בוועדות שאתה עומד בראשן? העולים החדשים, גם היית בראשן של ההעברות שלהם? לא, הם לא היו מגיעים למצב הזה אם זה היה כך. עכשיו באמת קצת ברצינות, אני חושבת - - - אז שאלו את יאיר לפיד: "איך אתה מעביר את זה לגפני שהוא עומד בראש ועדת המדע?". אז הוא אמר: "הוא היחיד בבניין הזה שלא מפחד מאגף התקציבים.". זה היה אז. זה היה אז ומאז - - - אני מסיימת, איני צריכה להסביר לאדוני כמה הנושא הזה חשוב. כן, בסדר גמור. בטח בתקופה של גירעון, אלו כספים שאמורים לשמש לרווחת הציבור וכל שנה של דחייה - - - זה לא קשור לגירעון. זה לא קשור לגירעון אבל ודאי שכל כסף שאנחנו יכולים לשים בתוך התקציב הציבורי ולרווחתו,

כאן אנחנו מדברים על 80 מיליון שקלים שחסרים לחינוך המיוחד, הדברים האלה אמורים להצטבר למאות מיליארדי שקלים אבל התחלת ההתנעה של קרן זו היא דבר חשוב מאין כמותו ואני רוצה לוודא שהדבר הזה לא נופל בין הכיסאות או בין פקידים.

אילן גילאון, בבקשה. אדוני - - - אז אתה תקיים דיון ?

רוצה תשובה עכשיו?

אני רוצה תשובה עכשיו. אילן, בבקשה. אני פשוט שמעתי שאתה מקורב לאגף התקציבים והם מפחדים ממך. לא, לא מפחדים ממני. אני מקורב אליהם, כן. רציתי לשאול שאלת תם. אני רואה שהרוחות מתלהטות ואני לא יודע לעשות את הדברים הללו. איך זה יכול להיות שאינטל, היום יהיה דיון בהקצאה של 4 מיליארד שקלים לאינטל.

אתם אומרים מיליארד ואני מתחיל להזיע ולפחד כי זה סכומים עצומים. אני שואל את עצמי איך זה יכול להיות שהדבר הזה קורה חודש אחרי שאני מבקש דיון בנושא של קצבאות הנכים, כאשר התקציב שלהם הוא 1.5 מיליארד עבור תשלום אחד ואחרי זה עוד תשלום שצריך לעבור עוד שנה. אני רוצה להגיד לך ש50% מהאנשים הללו לא גומרים את החודש. עבור האנשים האלה 400 שקל בחודש זה משבר ואף אחד לא מרים את הדברים האלה. לעומת זה אינטל, מפעל שאין לי שום דבר נגדו, אני רוצה להגיד לך שצריך לכבד התחייבויות אבל, אדוני היושב-ראש, ללכת דווקא על דבר כזה, ש-15 שנים אנחנו לא נרוויח שום דבר, ראינו פה כמה דוגמאות של מפעלים קטנים בהרבה שאף אחד לא עוזר להם בשום דבר. אני רוצה לדעת איך עושים שהדיון הזה יקרה באין ממשלה בישראל. תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי. האמת היא שחבר הכנסת קרעי כבר הקדימני. אני אחזק את דבריו.

אין לי פה ניירות לקרוע אבל בדיון הקודם אמרו לי: טוב, נמתין לשנת 2019 וזה יסתדר ב-2020 והגישו לנו גם מסמך. אני חושב שכדאי שנקיים דיון איך יכול להיות שמגישים לנו מסמך ואחר כך משקרים אותנו במקומות אחרים, זה נקרא לשקר. האם מכאן ולהבא אנחנו צריכים לא לסמוך על ניירות שמעבירים אלינו או שזו מעידה חד-פעמית? וגם אם זו מעיד חד-פעמית איך מתקנים את העוול הזה,

אתי עטייה. שני דברים: האחד בנושא תקצוב לארגוני הנוער, יש שם בעיה רצינית, הם על סף סגירה ומדובר באוכלוסיות מוחלשות שרק הן תפגענה. הנושא השני

זו הפנייה הראשונה בנושא "תקצוב לארגוני הנוער".

הם על סף סגירה ועד היום לא הועבר להם תקציב, ומי שנפגע זה האוכלוסיות המוחלשות אלו הקהלים בעיקר. הנושא השני הוא ילדי החינוך המיוחד, מאז שאני בוועדת כספים מדי פעם אנחנו דנים ודשים באותם הנושאים. אני חושבת שלא צריך לדון בהעברות התקציביות למשרד האוצר והחינוך עד שהנושא של ילדי החינוך המיוחד ייסגר. אני חושבת שלהצעה הזו מצטרפים רוב חברי הוועדה.

יעקב אשר. שלום, אדוני היושב ראש. אני רוצה להזכיר דבר שוודאי אנחנו זוכרים וכולנו

מדובר בהעלאה שעשו בשכר הלימוד במעונות. הנושא הזה עלה פה. המשרד באופן חד-צדדי, אני מברך על הכיוון אבל זו לא התוצאה הרצויה, המשרד הוריד קצת את הקיצוץ באחוזים קטנים יחסית. עדיין יש נטל גדול מאוד על האימהות שרוצות לצאת לעבוד. מדובר בעלייה חד-צדדית שנעשתה באזור הדימדומים ואני מקווה מאוד שנוכל לקבל היום תשובות ברורות, כי מדובר בפגיעה בשכבות החלשות ביותר. הפגיעה היא בסבסוד, לא עלייה של שכר הלימוד אלא פגיעה בסבסוד וממילא עלייה של שכר הלימוד דווקא למשפחות שהכי קשה להן ודווקא למשפחות שאנחנו רוצים שתצאנה לשוק העבודה. הנקודה השנייה, אדוני היושב-ראש, דיברנו עליה בשיחה שלנו. בעוד חודש, ב-30 בדצמבר, אמורים להפסיק את פעילות הסייעות במעונות עבור הילדים האלרגיים. זאת אומרת שמעוד חודש נפסק התקציב באמצע שנת לימודים, דבר שהוא חסר תקדים.

זה אחד מסממני עונת המעבר הזו, בלי שיש שום חלופה לאותם ילדים. מדובר בפיקוח נפש ממש. יש היום במעונות סייעות שאחראיות על הילדים האלרגיים והדבר הזה הוא קריטי, הוא דבר של פיקוח נפש ממש. לא יכול להיות שבאמצע שנת לימודים הסייעות הללו תפסקנה לעבוד בגלל שזה שנה חדשה ואין תקציב וכולי וכולי. אלו הדברים בנוסף לנושאים אחרים שהעלו כאן, בתי ספר של חנוכה וכולי אבל שני הדברים הללו הם דברים שלפתחו של משרד הרווחה ומשרד האוצר. אני מקווה שיימצא לכך פתרון בדיון זה.

סתיו שפיר. תודה רבה, אני רוצה להוסיף בעניין משרד הרווחה: במהלך השנה האחרונה, בזמן שלא הייתה ממשלה יציבה, משרד הרווחה לקח כמה החלטות דרמטיות בעיקר לגבי סגירה של הוסטלים לנוער ולילדים בסיכון. מדובר כבר בכמעט עשרה מרכזים וארגונים שונים שהמשרד החליט לסגור בלי שום הצדקה, בלי שום דיון משמעותי. ניסינו במשך שנה להוציא פרוטוקולים מהישיבות במשרד כדי להבין איך התקבלו ההחלטות המדוברות שנוגעות למאות ילדים ונוער בסיכון, סגירה פתאומית בלי מציאת חלופות, בלי אלטרנטיבה, פשוט השלכתם לרחוב. לא הצלחנו לקבל תשובות.

מתווסף לסדרה ארוכה של שאלות בנוגע לדרך בה משרד הרווחה מתקצב נושאי רווחה. החל מהדאגה לאנשים בעלי מוגבלויות ונכים, בחירת סדרי גודל של תקצוב תקנים שהיא בחירה שרירותית לחלוטין, הפרטה בלתי-נתפסת בחוסר האחריות אחת השאלות שאני שאלתי בוועדת השקיפות זיכרונה לברכה

אחת השאלות שנשאלו שם הייתה איך יכול להיות שחברות פרטיות שמקבלות לידן את האחריות מהמדינה על ניהול של מסגרות רווחה, מצליחות לגרוף רווח שהוא פי שלוש ממה שהן אמורות לעשות לפי המכרז. משרד הרווחה הבטיח לי לפני כמעט שנה שהוא הולך לבדוק את העניין ועד עכשיו לא התקבלה תשובה.

אנחנו כרגע הוועדה היחידה בכנסת שיכולה לפקח בדרך זו או אחרת על הממשלה, אני חושבת שזו אחריות ועדת הכספים להביא לכאן את הנהלת משרד הרווחה ולקבל תשובות לשאלות שנשאלו. דבר אחרון: בישיבה הקודמת עם החשב הכללי לממשלה אני שאלתי אותו סדרת שאלות. תשובתו לכל שאלותיי הייתה, סדר גודל של התשובות לקח פחות מ-20 דקות אחרי הצגה של כמעט שעתיים. הוא פשוט אמר: "אני לא מעוניין לענות לך". אני חושבת שאין זה ממקומו של פקיד ממשלתי שמגיע לוועדת הכספים להגיד שהוא לא מעוניין לענות לשאלות חברי הכנסת כי לא מתחשק לו. אני מבקשת ממך, גפני, בהמשך להבטחות מהעבר, שתזמן אותו לכאן שוב בלי מצגת ושפשוט יידרש לתת תשובות לכל שאלות חבריי הכנסת. ובכל מקום שלא תהיה לו תשובה אז אנחנו בוועדה נצטרך לקבל החלטות, אולי צריך לקבל את החקיקה בנוגע לחלוקת התפקידים הזו. תודה רבה. ינון אזולאי, בבקשה. ברוך רופא חולים, אדוני היושב-ראש.

כאן סוכם שלסלי מזון כן יהיה תקציב. אני רוצה לשאול מה קורה עם זה, עדיין לא יצא קול קורא, האם יספיקו בכלל? טוב. רבותיי, אני רק מבקש לומר לכם: אני עבדתי על מנת שיגיעו ההעברות הללו. אפשר לא לאשר את ההעברות והמשמעות של העניין, למשל בחינוך, יש ארבע או חמש העברות שאם הן לא תעבורנה אז העניין ישותק. אני מעכב את זה כבר הרבה זמן, הגיע לפה נייר שאני לא אהבתי אותו, הביאו אותו חברי הכנסת, מדובר בתקציב 2020. יהיה את התקציב הזה וזה יהיה בעדיפות עליונה. אפשר לא לאשר, את אגף התקציבים זה לא מפחיד. עם כל הכבוד אין לנו - - - זה מעודד.

אבל אין לנו כוח שאנחנו יכולים להגיד: "לא נאשר" ואם לא נאשר אז באגף התקציבים יתאבלו הם לא יתאבלו ולא יעבירו. אז לא יהיה תקציב לתנועות נוער, ולארגוני נוער, ולא תהינה משכורות שצריך לשלם ולא יהיו דברים שנמצאים כאן בהעברות הללו. אני לא חושב שזה דבר נכון אבל בסדר, יצביעו נגד, יצביעו נגד מה אני אעשה? אני לא מתכוון להביא את זה פעם נוספת. לא אז לא. אבל המשמעות של העניין שכל אחד ייקח על עצמו את האחריות. אין ועדה אחרת, זאת הועדה היחידה שיכולה לאשר את זה, שיכולה לבקש מאגף התקציבים להביא את ההעברות אין דרך אחרת.

זה חוסר אחריות להגיד: "לא נאשר,

כשנגיע לסעיף אני כבר מבקש התייעצות סיעתית. על איזה סעיף? על מה שדיברת. טוב. מספר פנייה לוועדה 156 157. חוברת ראשונה, עמוד ראשון. משרד החינוך. מוחמד חלילה מאגף התקציבים. הפנייה נועדה - - - רגע, לא שומעים. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 243 מיליוני שקלים עבור תפעול והחזקת המשרד, עבור תוכניות ליוצאי אתיופיה, לתלמידים עולים ולמיעוטים, ועבור חינוך בלתי פורמלי. התקציב מועבר בהתאם לביצוע בפועל ולבקשת המשרד. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 67 מיליוני שקלים עבור תקצוב שעות לימוד בבתי ספר ועבור מימון הסכמים קואליציוניים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3666 מיום ה-11 במרץ 2018. בחלוקה ל - - -. הפנייה נועדה להקצאת תקציב עבור יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית בהתאם להחלטת הממשלה, שעניינה שמירה על מסגרות פיסקליות לשנת 2019, יישום הסכמים קואליציוניים ותיקון החלטות ממשלה. - - - כי על ההסכמים הפוליטיים בעלי המשמעות התקציבית שהוצגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנת 2019. ההצגה האמורה כללה סיכום עם מפלגת ש"ס עבור תגבור פעילות בסל תקציב לחינוך לזהירות בדרכים בסך של 25 מיליוני שקלים. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים ביום ה-11 במרץ 2018 טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולתם להעביר את הסכומים לתוכניות מסוימות לא הוקצו הכספים הללו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1180 מחודש מרץ 2015. משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות מוקצים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להחלטת הממשלה האמורה.

באיזה עניין נעשתה הבדיקה המשפטית, במה היא

ההסכמים הקואליציוניים האלה יוסדו בקואליציה שכיהנה בכנסת ה-20. אנחנו נמצאים עכשיו בכנסת ה-22. בדרך כלל הסכמי קואליציה הנוגעים בהעברות כספים, מרגע שאין קואליציה הכספים המדוברים חוזרים למשרד האוצר ולא מועברים. בכנסת ה-21 עוד ניתן היה לומר שאולי ההסכמים נשענים על משהו קודם אבל אין שום ספק שעתה אין שום נפקות להסכמים הללו ולא לכספים הללו. שאלתי: מדוע אני מציגים את ההעברה הזו והאם היא עומדת בפני המבחן המשפטי.

הבדיקה - - - את מה שקראת קראתי גם. מה שקראת לא מתייחס במילה אחת למה ששאלתי לעיל. מאז ההסכמים הקואליציוניים נחתמו עבר מדינת ישראל שתי מערכות בחירות. לאחר שתי המערכות האלה לא קמה קואליציה, הווי אומר: אין כספים קואליציוניים, העסק הזה פשוט לא קיים כי אין קואליציה. לכן, אין נפקות לכספים הללו ואין נפקות להסכמים הללו. על זה צריכה לענות היועצת המשפטית של הוועדה. ההסכמים הקואליציוניים הללו אושררו במהלך אישור תקציב 2019. הייתה חסרה בדיקה משפטית לעניין - - - את זה קראתי. עכשיו הושלמה העבודה המשפטית שהיא עדכנית אחרי שהיו שתי מערכות בחירות - - - בסדר, יש כספים קואליציוניים - - - שאלת שאלה, הוא רוצה לענות לך. אבל הוא לא עונה לשאלה. לא חשוב, הוא עונה מה שהוא יודע לענות. - - - זה הכול בסדר אבל העובדה היא שגם במהלך הקואליציה הקודמת, ברגע שהיו סיכומים קואליציוניים כאלה ואחרים,

במסגרת הקואליציה הקודמת שר הביטחון הקודם, ביולי 2018 העביר החלטת ממשלה לתקצוב תוכנית מגן הצפון שכולל תקצוב של 500 מיליון שקל בשנה לנושא זניח כמו מיגון תושבי הצפון למשך 10 שנים. בנובמבר 2018, כשיצאה ישראל ביתנו מהקואליציה, התוכנית בוטלה מהסיבה הפשוטה שאמרו שזה קואליציוני ומי שיצא מהקואליציה לא רלוונטי. היום אין קואליציה, לא הייתה קואליציה מאז אפריל 2019. זאת אומרת שאין נפקות להסכמים שבהתבסס עליהם אתם מעוניינים לבצע את ההעברה הזו, אי-אפשר לעשות את ההעברה הזו ואי-אפשר לאשר אותה. תודה רבה.

ממה שאני מבינה מדובר בהסכמים קואליציוניים של הכנסת הקודמת קודמת. הכנסת ה-20. אז ההסכמים הקואליציוניים תקפים. הם לא תקפים, אין קואליציה. הם סיימו עכשיו, באיחור, את הבדיקות המשפטיות. אבל אין קואליציה, אין קואליציה. עכשיו אין קואליציה, אבל - - - אבל גם לא הייתה קואליציה - - - אבל זה כסף של אז.

גם אז לקואליציה היו סיכומים. מרגע שהתפרקה הקואליציה הסיכומים הללו לא תקפים.

יגידו לך גם באגף התקציבים שתמיד - - טוב. בהסכמים הקואליציוניים מרגע שהקואליציה מתפרקת או שסיעה עוזבת את הקואליציה - - - עודד, עודד - - - אם מבטלים את ההחלטה. אבל כל עוד לא ביטלו - - - עודד,

אני לא אוהב את הנושא הזה של ההסכמים הקואליציוניים.

אני לא מעוניין שיהיו הסכמים קואליציוניים אני רוצה שזה יהיה בבסיס התקציב.

אם אנחנו נהיה בקואליציה אנחנו נדרוש את זה בכל תוקף. והנה אחת הדוגמאות: עובר הרבה מאוד זמן מאז שהולכים ליישם את העניין של ההסכם הקואליציוני שזה משכורות, אלה דברים שנוגעים לחיי היום-יום, ומגיע כל כך הרבה זמן עד שהלשכה המשפטית מסכימה והיא עוברת על זה ובודקת את זה וכולי וכולי ואז יכול לבוא מישהו כמו שקורה עכשיו והוא אומר: "רק רגע, מה הסכם קואליציוני? הקואליציה כבר לא קיימת.". אבל זה כסף שמיועד לפעילות רגילה, שוטפת. ולכן, אם לא מצביעים בעד זה המשמעות של העניין היא שהכול נעצר.

ב-50 מיליון בתוכנית 2043/01, אמור בבקשה פירוט של כל הגופים שאליהם הועבר הכסף ולפי סכומים. 50 מיליון השקלים שמועברים הם עבור שכר מורים בבתי הספר היסודיים. זה הכול לבתי ספר? הכול לשכר מורים שהם עובדי מדינה. אז מה היה עד עכשיו? אנחנו כבר בחודש נובמבר, שנת הלימודים התחילה בספטמבר.

אז שיפרטו את זה כאן. אבל שנת הלימודים התחילה ב-1 לספטמבר, רבותיי. מה קרה עם המורים האלה עד היום, הם לא קיבלו שכר?

אלה שיש להם משנה שעברה כל מיני עודפים אז יש איתם

אין הבדל בין ילדי מעיין החינוך התורני לכל ילד אחר.

ילד חרדי הוא לא שונה מכל ילד אחר,

אין שום בעיה.

בעמוד 8, הסעיף הראשון שעוסק במלגות.

בתוכניות חומש עבור בני המיעוטים, במגזר הערבי ובתוכניות לבדואים. התוכנית הזאת מגלמת בתוכה את תוכניות החומש. זה מלגות לבני מיעוטים רק לאוכלוסייה הבדואית

יש פה פער של למעלה מ-100 מיליון שקלים שבכלל לא צבוע.

אולי למטוס. יש שינויים - - - המטוס כבר אושר. דברי ההסבר מתייחסים לתוכניות

רגע, בסדר, בכל הכבוד. משה שגיא, אתה יכול להגיד לנו לאן הולך הכסף הזה? וגם מספרי תקנות זה יעזור לנו לעקוב אחרי המספרים. לאן הולך הכסף?

הוא מפרט הסבר על 120 מיליון שקלים מתוך פנייה של 243 מיליון שקלים. 18 מיליון - - - אני מסתכל, הוא חתום על מכתב ובו הוא בוחר לפרט רק אודות 120 מיליון. אבל ב-20402 זה 14

123 מיליוני שקלים - - - אז מה המהות של בקשה 204701? 27 מיליון שקלים, אפשר לקבל פירוט? בקשה 204701: מדובר להכשרה וקידום מקצועי, מדובר במוסדות להכשרת עובדי הוראה,

אז בואו

אפשר שאלה?

הרבה מהשאלות יכולות להיחסך על ידי פרסום

למה אתם מפרסמים רק ברמת התוכנית, אי-אפשר ככה להבין שום דבר

בשלושת השבועות הקרובים אתה הולך - - - כן,

לדצמבר?

זו שאלה טובה.

מבקשים ממשרד האוצר ומאיתנו ואנחנו מציגים נתונים. את לא יכולה לבקש נתונים בפעם הראשונה תוך כדי

בכל

למה זה לא הגיע בצינורות המקובלים ? הצינורות המקובלים זה כאן, סביב שולחן הוועדה פה

אבל בזמן ממשלת המעבר לא פורסמו מבחני מעבר. מי הגופים,

רשימה של גופים וכמה כסף כל גוף מקבל. זו ועדת הכספים, תפקידה של הועדה הוא לבצע פיקוח על הכסף הזה. אמור לוועדה מהי רשימת

זה לא סודי.

אני לא יודע אותה בעל-פה. אני - - - אתה לא יכול רגע להוציא מחשב? אין לי מחשב פה. בוא, יש לי מחשב. - - - לישיבת הוועדה.

בסדר. פירוט של המוסדות וכמה כסף עובר לכל מוסד. כל אחד וסיבותיו למה הוא נגד.

כולם נחמדים, בסופו של דבר - - - - - - לוועדה להמשך הדיון. בואו נצביע ונעשה

לא להפריע. אני רוצה להתייחס לנושא של החינוך המיוחד, הנושא שעלה בתחילת הישיבה, אני רוצה להודיע שההודעה שאגף התקציבים ואני חתומים עליה לגבי זה שהנושא יעמוד בראש סדר העדיפויות של המשרד בתקציב 2020

אני מבקש מאנשי משרד האוצר לעקוב אחרי הדברים, בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת 2019 בסך של 234 מיליוני שקלים ו-615,000 שקלים במזומן - - - כמפורטות בפניה. מי בעד הבקשה, ירים את ידו. מי נגד? התייעצות סיעתית אדוני.

בסדר. גפני, מתכוונים להצביע על כל - - - ההודעה התקבלה. רוויזיה. לא היה רוב, אדוני. לא שאלת אפילו מי נגד.

שוב.

671,000 שקלים לתוכניות הבאות: שלושה מיליון לתוכניות תפעול של המשרד בגין הוצאות שוטפות שחוצות שנים כגון ניקיון ואבטחה. מי בעד הפנייה, ירים את

בקשה מספר 022 05 הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת התקציב 2019 בסך של 70,399,000 שקלים לטובת התוכניות התקציביות הבאות: החשב הכללי, מנהל הרכב הממשלתי,

מי בעד ההודעה, ירים את ידו. מי

וככה נוכל להמשיך להצביע על ההעברות תוך כדי שקט נפשי וכשאנחנו יודעים לאיפה הולך הכסף. סתיו, מה את

אתם מביאים לנו את ענייני המטוס כרוכים בהברה לעולי אתיופיה. אחלה, נחמד. אתם מעברים העברות לערבים יחד עם יהודה ושומרון,

אחמד טיבי לא מבסוט כי הוא לא יכול להצביע על סעיף שהוא רוצה כאשר משולבים בו גם מתיישבי יהודה

חוץ מהניידות, שאולי הליכוד לא יסכימו להעביר את תוכנית הבלאי,

פנסיונרים של משטרת ישראל נגועים בניגוד עניינים.

למה זה בא עכשיו?

כמו בשנים עברו, עוברים בפעימות. בחודש מרץ עבר - - - מי שילם למאבטחים? המאבטח קיבל משכורת - - - העירייה, מימון ביניים.

יש תקציב אבל מתעללים בהם. אז זה לא

מי בעד ההודעה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההודעה אושרה. עמוד 73, 011 - 12, גמלאות ופיצויים. שלום. הפנייה

נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת 2019 על סך של 123 אלפי שקלים חדשים לסעיף 12, גמלאות ופיצויים. לפניות התקציב הבאות: 121301 לתפעול מנהלת הגמלאות. התקציב בתוכנית זו מיועד לתשלום ההוצאות התפעוליות של המינהלת, כמו הוצאות הפקת תלושי גימלה,

ייעוץ וביקורת. וכן להתקשרויות עם חברות רואי חשבון שמייעצות למינהלת הגמלאות בתהליך הקמת מערכת מחשוב חדשה וכן עורכות ביקורות פנים - - - סתיו שפיר לא כאן, אני רוצה להבין על איזה גמלאים מדובר. מדובר על - - - לא, שמית. יש לי שאלה: אפשר להבין איך נוצרו עודפים מהתקשרות עם חברות רואי חשבון וחברות מייעצות? הרי התקשרות יכולה להיות מינואר עד ינואר. זו לא התקשרות שנעשית באמצע השנה. חלק מהחשבוניות מגיעות בשנה התקציבית הבאה וחלקן הן לטווח ארוך. אנחנו לא מתקשרים מינואר עד ינואר, אנחנו מתקשרים לכמה שנים עם אופציות להארכה. אבל אם ההתקשרות מאושרת אז מה קרה מתחילת השנה, לא שילמתם למשרד רואי החשבון? אנחנו מקבלים את העודפים באופן מדורג. איך אתם מקבלים את העודפים, אני יודע. משרד רואי החשבון שהוציא לכם חשבונית ב-31 בדצמבר 2018, מתי הוא ראה את הכסף? למיטב הבנתי הוא כבר רואה אותה. הכסף שקיבלנו בתחילת השנה שילם את החשבוניות שהיינו אמורים לשלם - - - אז על אלו חשבוניות מדובר פה? בין היתר על חשבוניות מ-2018. אז אני שואל שוב, עד עכשיו, אנחנו נמצאים בדצמבר 2019, הספקים שלכם לא קיבלו עדיין את הכסף? קיבלו, ודאי שקיבלו. לא, זה לא מה שאמרת. אני לא מצליח להבין. הם קיבלו לפני שהם הוציאו חשבוניות?

עבור 2018 החשבוניות מועברות - - - בינואר 2019. הוא סיים לעשות לכם את העבודה, הוציא לכם חשבונית, מה זה בפעימות? הוא עשה עבורכם את העבודה - - - אני רוצה להסביר, העודפים מועברים - - - אני יודע איך מועברים העודפים השאלה היא איך אתם משלמים. - - - אבל לא היה לכם תקציב, לא היה לכם את זה.

אני לא מצליח להבין. היה לכם תקציב לעשות את זה, עשיתם את ההתקשרות, הוא הוציא חשבונית ב-31 בדצמבר - - - מדובר בהתקשרויות ארוכות טווח. אני מבין שמדובר בהתקשרויות ארוכות טווח. האם התקציב הזה שולם מתוך תקציב אחר? האם זה שולם מתוך תקציב אחר של המשרד, וזה שולם או שזה לא שולם - - - זה שולם ואנחנו מקבלים עכשיו השלמות על - - -. זאת אומרת שמבחינתכם אין חובות לספקים האלה. אני לא יודעת לגבי כל הספקים - - - יש פה ספקים שעבדו מ-2018 עד סוף 2019, האם הם קיבלו - - - עידו,

כל העודפים, כל העניין של העודפים שמועברים פה, העודפים הללו הם הגין חובות שנוצרו בשנת 2018 החשב הכללי משלם את החשבונית לפי המחויב בחוק. אתם יכולים לשאול אותו. תהיה בטוח שהוא הבין את זה לפני שהסברת לו. תודה רבה. מי בעד ההודעה, ירים את ידו?

התייעצות סיעתית. אני אמרתי: "מצביעים". אתה רוצה לעבוד בקצב הזה, אני אעשה התייעצות סיעתית,

אבל אמרתי שמצביעים. אתה לא יכול לבקש התייעצות סיעתית, עם כל הכבוד. אני מבקש התייעצות סיעתית, אדוני.

אני הייתי הולך לוועדת האתיקה או לוועדת הפרשנות. לא, אני נותן לו. טוב, כל אחד והאופי שלו. אפשר להמשיך? לא, אני חושב עכשיו. לא רצית לתת לו לענות לי אז אני חושב.

זה מתסכל שאין לך עם מי להתייעץ. עודד, תשתמש בערוץ הישיר ליאיר לפיד. דווקא הוא לא מתנגד. יש לך חמש דקות להתייעצות סיעתית.

אני מבקש שתעלה את העניין שביקשת קודם לגבי פיקוח נפש.

יש נושא שמכיר אותו היטב חבר הכנסת מרגי, הנושא של ילדים אלרגיים. בגלל מה שקורה כרגע, ולא משנה בגלל מי זה קרה בשנה האחרונה, התקציב הולך להיפסק באמצע שנת לימודים. ב-31 בדצמבר לא תהיינה יותר סייעות במעונות היום, ואין תוכנית חלופית. יש תוכנית על הנייר שלא בוצעה והיא לא מוכנה, ומשרד הרווחה הצהיר שהוא לא יפסיק את הכסף הזה כל עוד שלא תהיה תוכנית שעברה ונבדק הכול. למיטב ידיעתי, ונמצאת פה נעמה נציגת ההורים, מדובר על עשרה מיליון שקלים. תודה רבה. ילדי רווחה מסודרים, הילדים ממשפחות רגילות לא מסודרים.

צעדים כמו שמשרד החינוך נקט עד שאין צעדים חלופיים לא מבטלים. מה זה "שינקטו", מה, שההורים לא ישלחו את הילדים? רגע, אפשר לענות? חנן פריצקי, מנהל אגף התקציבים במשרד העבודה והרווחה. הסוגיה הזאת נמצאת חודשים רבים על שולחן המשרד. העניין הזה מעולם לא תוקצב מבחינתנו. אנחנו מנסים למצוא פתרון כבר תקופה ממשוכת. זה שזה קרה במהלך השנה, אנחנו מרחיבים את זה כל מספר חודשים ומנסים למצוא פתרון. בפעם האחרונה אמרנו שאנחנו נצליח לשרוד עד סוף שנת התקציב כאשר מה שהמשרד, תוכנית הפעולה של המשרד מתחלקת לשניים: אנחנו מדברים על כך שכל ילדי הרווחה, כל ילדי הרווחה במעונות היום שעוברים דרך הרשויות המקומיות ימשיכו לקבל את הסייעות, זה בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. זה 20 ילדים בסך הכול, זה אחוז קטן. תנו לי לענות. לגבי שאר הילדים שלא מופנים על ידי לשכות הרווחה, מדובר בילדים נורמטיביים למשפחות עובדות. אני יודע שלגבי זה שהאגף נקט שלל פעולות למניעת מצבים מסכנים בתוך המסגרות. האנשים שלכם הבטיחו בוועדה שהתקיימה בקדנציה הקודמת שלא ייפסק הסבסוד של הסייעות עד שלא תהיה תוכנית שעברה את כל המסננים ושהיא באמת ראויה ונותנת פתרון. זה פיקוח נפש, זה כמו טיל, זה כמו קאסם. ילד שנמצא בלי השגחה, ואין מישהו עם הכשרה באותו המעון אסור להורים לשלוח אותו. ככה אתם מעודדים הורים לשלוח ילדים למעונות? עשרה מיליון שקל, זה הסיפור? אני מבקש, מאחר שאין מקורות מימון, לבטל את כל תקציב ההשתלמויות והקורסים במשרד הרווחה.

בעד, בעד. ואנחנו נפריד בין ילדי רווחה וילדי עבודה. יעקב, אבל יש כרגע - - - נסיט תקציבים, זו אמירה אומללה שבאותו המעון, הרי כל המעונות שייכים לאותו השר, בסמכות אותו השר.

אנחנו עושים אפליה בין ילדי רווחה לילדים רגילים. אז זו אמירה אומללה, המשרד צריך לקחת אחריות, זו אחריות של השר ושל שני המשרדים ויש למצוא את המימון לזה. אי-אפשר להפקיר את הילדים הללו לגורלם. הבעיה היא שאין שר. מרגי, אני רוצה לציין פה שלפני כשבועיים העברנו פה רזרבות עודפי תקציב ממשרד הרווחה על סך 93 מיליוני שקלים. נפגשתי עם מנכ"ל המשרד שלך כדי להבין, והוא אמר לי שהוא הולך לעשות בדק בית כי אם יש שם ולו שקל אחד שהחזרתם לאוצר כשהוא מחפש תקציבים לפרויקטים כמו הפרויקט הזה אז זה כישלון בבניית תוכנית שאמורה לתקצב את הפרויקטים שלכם במקום מסוים יש לכם חסר ובמקום מסוים יש לכם עודף. הרבה יותר פשוט שתבואו אלינו ותבקשו שנעביר בתוך הסעיפים. עכשיו, אתה נמצא בכפל תפקידים, פריצקי. מצד אחד אתה רפרנט אבל אתה איש משרד האוצר בתוך משרד הרווחה. על הפדיחות שקרו במעונות הנעולים כשביקשתי פה,

היושב-ראש, לא רק את המספרים אלא גם את הדיון - - - אני אבקש שהמנכ"ל יבוא.

הוא הבטיח לי שברגע שתזמן אותו הוא יגיע. בסדר אורלי. הגיע הזמן שנעשה את זה. אורלי, אני אבקש שהמנכ"ל יבוא. יש כמה דברים שהוא צריך לבוא בגינם. ראשית, אני איש משרד ואיני רפרנט של אגף התקציבים. תמונת המראה של 72 המיליון שנשארו בשנת - - - הם רוצים - - - המשרד הצליח לנצל 99.3% מתקציבו. אחד האחוזים הגבוהים ביותר - - - איפה שבעת האחוזים הנותרים? תאמיני לי, אני מוכן - - - אורלי - - - אני מוכן לשבת איתך ולהסביר לך למה זה בלתי-אפשרי. זה לא משנה עכשיו, עזוב.

בואו נעזור לילדים האלה. היה לך עודף שהעברת אותו במקום לריב עם משרד האוצר ולהגיד להם שחסר לכם. יש פה ילדים שמבחינתם מדובר בפיקוח נפש. אם הייתי יודע שיהיה עודף - - - מדובר בסכנת חיים.

אתה מעביר ומחזיר כסף לאוצר. אם הייתי יודע שיישאר עודף הייתי לוקח אותו.

אבל אתה לא הצעת שום תוכנית חלופית. לא, אני אסביר לכם. לא, לא, לא הצעת תוכנית חלופית. לא עשית את עבודתך. אני רוצה לדעת מי מקבל אחריות על הילד הזה שנמצא במעון והוא חוטף התקפת אלרגיה והמטפלת צריכה לטפל בעוד חמישה תינוקות, מי לוקח אחריות? לא אני, אתם צריכים להביא את מנהל האגף הרלוונטי.

המעונות - - - אתם צריכים להזמין את מנהל האגף הרלוונטי שיציג תוכנית פעולה - - אבל אין לו. - - איך הוא נערך לכך. - - - אין לו תוכנית - - - תן להורה להחליט אם כן לשים את הילד במעון או לא אבל כרגע אתה גוזר גזר דין מוות על הילדים האלה. אנחנו עושים את מירב המאמצים במסגרת התקציב הקיים, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. אבל תקשיבי לי רגע. יש פה 400 ילדים שאין להם פתרון. אין פתרון, אין דרך. הם בעוד חודש הולכים הביתה. אפשר רגע? בתחילת שנת הלימודים ביקשו מאיתנו לסגור עד סוף שנת התקציב וזה מה שעשינו על מנת שאנחנו נצליח למצוא תוכנית - - - אבל מה עושים יום אחרי זה? חנן, אני מבקש להזמין את המנכ"ל. יש כמה נושאים: גם הבקשה שלכם לגבי ההוסטלים של הנערים וכן נושא הילדים האלרגיים. זה פיקוח נפש כמו שאמר יעקב אשר.

ב-1 בינואר הם מפסיקים להגיע למעונות. יכול להיות שהם לא יפסיקו להגיע למעון. אדוני היושב-ראש, בנוגע למעונות לנערים ונערות בסיכון, זה מצב שכבר היה בו פיקוח נפש הנערה מרים פרץ. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא מכיר את חשב חנן. אבל, אני מוכרח לומר לך, כמי שכן מכיר את הנושא של ההוסטלים, שהיו פה שר ומנכ"ל שאמרו שאין נערות שמחכות. צא לרחובות ירושלים ולכל מקום אחר בלילות ותמצא אותם. המשרד לא אומר את זה. המשרד אומר שיש רשימת ממתינים.

סליחה, פה במליאה אמר שר הרווחה שאין נערות שממתינות. בואו נעבוד לפי לוח הזמנים. מוטי, אני מזמין את המנכ"ל - - - הוא לא יבוא, אין כסף למשרד הרווחה. מה לעשות? הוא הבטיח שהוא יגיע.

אתה רוצה לעצור את התקציב לרווחה? נראה אותך. אנחנו עוברים לרוויזיות. 156157 , מי בעד הרוויזיה , ירים את ידו, מי

אנחנו נחזור לרוויזיות האלה כולל הרוויזיה שלך על משרד האוצר. יש לי שאלה: האם יש קשר בין ההצבעה של עודד פורר על הרוויזיה לבין מה שפורסם שישראל ביתנו שכרה משרד לבחירות הקרובות. אני אשמח לדעת איפה שכרנו משרד.

אני מצטרף להצעה שלך לזמן את מנכ"ל משרד הרווחה אבל אני מבקש לעשות את זה ביחד עם

עדיף שיהיה דיון ממצא. אפשר לעשות זאת בעוד יום או יומיים ולקבל תשובות מלאות על הכול כי הכול זה חשוב, ברווחה כל דבר שניגע בו זה קודש. בסדר, נעשה מה שאפשר. אני מבקש שאם אפשר יהיה לעשות את זה, יש לנו עוד חודש ימים. אפשר לעשות את זה בעוד יום בעוד יומיים - - - אפשר הרבה דברים, נו, מה לעשות. שהדיון יהיה תכליתי ולא שהוא יבוא להרצות ולהגיד למה אין לו תפקיד. אוקיי יעקב, הבנתי. ומה אתה רוצה, שאני לא אאשר? לא, שיהיה דיון עם המנכ"ל. בסדר, הבנתי. שיבוא המנכ"ל, שיעזור לנו. נצא להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:54 ונתחדשה בשעה 12:15.) רבותיי, אני מחדש את הישיבות.

בחוברת השנייה דיברה איתי השרה ואני גם חושב שחשוב מאוד

סיוע בשכר דירה. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו.

אנחנו חוזרים לחוברת הקודמת. החוברת הקודמת,

הראשונה. נחזור לעמ'

שם הפסקנו. מס' פנייה 170 168. הפנייה נועדה להעביר בעיקר הרשאות להתחייב למכללות הטכנולוגיות וכספים לתפעול זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה. בגדול, זו הפנייה. הייתה החלטת ממשלה בעניין הזה, ובכל הרפורמה הזאת של המכללות הטכנולוגיות הציבור החרדי יצא, הוא לא נמצא בתוך זה, מכיוון שצריך מינימום 800 תלמידים, ואין 800 תלמידים במגזר החרדי. לכן עדכנו את מבחני התמיכה. מבחני התמיכה נחתמו על ידי המשרד, הועברו למשרד המשפטים, על מנת שיעבור עליהם. זה הנוהל במקרה של תמיכות. אנחנו מחכים כרגע לאישור משרד המשפטים. לאחר האישור של משרד המשפטים יפורסם מבחן תמיכה בעניין. היה אישור של משרד המשפטים.

ככל שמסרו לי כרגע היה אישור עקרוני. ככל שאני יודע המבחן נמצא במשרד המשפטים לאישור. זה אומר שכרגע זה עדיין לא מאושר. אנחנו עוברים הלאה. עם כל הכבוד, אני לא אהיה בגלות. רוצים שבמכללות הטכנולוגיות יהיו גם תלמידים חרדים,

שמשרד המשפטים ינהל את המדינה...

תחזור לעמוד 30, שיקום האסיר. 158 159. 158 159. בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 8.5 מיליון ש"ח עבור הרחבת המענים והטיפול באסירים משוחררים ועבור תוספת כוח-אדם לשירות המבחן, בהתאם לדוח דורנר ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 3595. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. זה בעניין של הרווחה?

זה האסיר. מה עם סלי המזון? סלי המזון עברו לפני חמש דקות.

סלי מזון עברו בפנייה הקודמת, מס' פנייה 96. ינון, הפעם ישנת. עבר. עבר. ינון, זה עבר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו.

11,

46. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 11,120 אלפי ש"ח מפרסום מכרז מרכזי בנושא שכר עידוד של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. בבקשה. תגיד מה ההטבות אומרות. הפנייה נועדה לתקצב סך של 11,120 אלפי ש"ח לפרסום מכרז מרכזי בנושא שכר עידוד של הממונה על השכר בהסכמי עבודה במשרד האוצר. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו - - תסביר לנו במה מדובר. - - מי נגד? על מה מדובר, מוישה? אני לא מבין. בבקשה. קיים נוהל של שכר עידוד במשרדי הממשלה, שתפקידו לעודד את העובדים לפעול בשיטת פריון. המכרז מנוהל באופן מרכזי על ידי משרד האוצר, ולא בכל משרד בפני עצמו. התקציב נועד בשביל לממן את המכרז המרכזי של היועצים לשם שכר עידוד. אני לא מצליח להבין.

זה למשל מעודד רופאים לעלות לצפון? לא, אבל זה מעודד לצורך העניין עובדים שיש להם פריון מסוים שיקבע כל עובד בפני עצמו. סוג של מענקי בסיס להצלחות שלהם. לצורך העניין, אם ניקח לדוגמה את פקידי רשות המיסים, סך התשומות שהם עושים בשנה מסוימת, או אם ניקח לצורך העניין את העובדים הסוציאליים, אני לא יודע אם יש להם או אין להם - - - אין להם. כאן מכרז מרכזי שמנוהל על ידי שכר העידוד. אדוני היושב-ראש, נהדר - - - יש פה את סגנית הממונה על השכר, שאחראית על התחום הזה, היא תוכל לתת לך מענה מדויק על כל השאלות. אדוני היושב-ראש, הוא נתן פה דוגמה לא מוצלחת. הוא אמר שזה נועד לעודד למשל את גובי המיסים, ואם הם מגיעים להישגים יותר גבוהים, הם יעודדו, אחרי זה הוא אמר שזה נועד לעודד את העובדים הסוציאליים. אדוני היושב-ראש, מה העובדים הסוציאליים? אם הם יטפלו ביותר תיקים הם יקבלו יותר תגמול? אפס. בואו נראה מה זה נועד לתגמל ואת מי. אתה לא רוצה לאשר את זה? לא. אני רוצה להבין. סגנית הממונה על השכר במשרד האוצר נכנסה עכשיו, והיא אחראית על תחום - - - והיא תוכל לענות לך על כל השאלות המקצועיות בנושא. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו.

מוטי, תבקש התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית.

בואו נעבור הלאה. מס' פנייה 150, עמ' 52. דובר: הפנייה התקציבית נועדה להעביר 3.44 מיליון ש"ח במזומן לביצוע שיפוצים בבניין חפציבה בירושלים, לצורך מימוש החלטות ממשלה מס' 1661 ו-1605 בעניין העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים. זה משרד התרבות והספורט.

זה רק תקציב אחד? דובר: הפנייה, כל מה שהיא עושה, זה להכיל את ההעברה. בואו נצביע נגד. אתה מצביע נגד? כן. אכפת לי ששרת התרבות תשב בבניין לא משופץ? מה הדחיפות עכשיו? מדובר בהעברת יחידה מתל-אביב לירושלים. איזה יחידה? מינהל הספורט. מה זה חוסך? אני תומך בהעברת כל היחידות לירושלים. אני חוזר בי. הצבעה.

מה עם השיפוץ של רגב?

זה העברה. זה חיזוק ירושלים, העברת יחידות. מס' פנייה לוועדה, 150. מי בעד הפנייה,

מי נמנע? הצבעה פנייה 150 אושרה. 152 153, מינהל התרבות. - - - מאשימים אותי, אני רוצה להגיב. לא, לא, שלא יאשימו אותך.

בשימור אתרי התיישבות במינהל התרבות בסך של 52 מיליון ש"ח בהכנסה מיועדת והוצאה מותנית עבור תשתיות ספורט, לצורך יישום כניסתו לתוקף של תיקון 14 למועצה להימורים בספורט, בהתאם לתיקון החוק מיום 1 בינואר 2019. זה אחרי שתקציב המדינה אושר. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו, מינהל התרבות. אני מתנגדת. את מתנגדת, תצביעי נגד.

זה העברת יחידות ממשלתיות לירושלים, כדי לחזק את ירושלים.

אבל מתחייבים פה לעתיד ל-30 מיליון שקלים בסעיפים שעוד לא הוציאו. למה לא לתת לשר את האפשרות להחליט מה הוא עושה עכשיו ומה לא כאשר יש גירעון? הצבעה הפניות

רשויות פיקוח, עמ' 62. הפנייה נועדה לתקצב 37 מיליוני שקלים לתקציב מינהל התכנון. התקציב מיועד לחיזוק ועדות התכנון המקומיות, בהמשך לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, לפעולות מחשוב, במטרה להביא לשיפור במערכת רישוי זמין, לפעולות ועדות ערר שפועלות מתוקף סעיף 12 לחוק התכנון והבנייה. מי בעד הפניות, ירים את ידו. מי נגד?

הפניות לא אושרו. אני מגיש רוויזיה. אנחנו מצביעים על הרביזיה שלך, בבקשה. זה משכורות לאוצר. עודפים. עודפים ומשכורות. אתה תסביר למה אתה נגד. 05006, משרד האוצר. אחמד טיבי, אנחנו ב-05006. רוויזיה. מי בעד הרוויזיה? אמרת שהוא יסביר אותה. מטה משרד האוצר,

אגף התקציבים, החשב הכללי, אפשר להעביר את זה לנושאים חשובים יותר. היושב-ראש, אפשר להסביר רגע? זה לא מטה מינהל,

זה לא מינהל תכנון. תסביר. הפנייה נועדה לתמיכה בוועדות התכנון המקומיות, זה דווקא ועדות שמקדמות תכנון. יש המון ועדות שמינהל התכנון מסייע. זה סיוע לתכנון מתארי בכל היישובים, אין פה משכורות למטה מינהל תכנון. גם אם הוא משכנע, אני לא מעביר. נמשיך הלאה. לא הצבעת על מה שאחמד אמר? עדיין לא. זה מטה חשוב. אנחנו עוד נדבר על העניין הזה. כשאתה היית שם זה היה חשוב. זה לא מטה משרד האוצר, הפעולות האלה.

עם כל הכבוד, אחמד טיבי אומר שמצביעים על רוויזיה שלו, אז מצביעים על רוויזיה, אז נשאיר את זה עכשיו. מצביעים על הרוויזיה. בבקשה. לא.

05022. מה זה? משרד האוצר. אפשר לקבל הסבר על איזה תחומים מדובר? מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו? מי נגד? אתם קופצים מסעיף לסעיף - - - הצבעה הרוויזיה נתקבלה. הרוויזיה התקבלה. באיזה סעיף? לא הצבענו. אני לא יודע על מה הצביעו. על מינהל התכנון. 05022 בעמוד 39. למה הצבענו נגד הרוויזיה? לא הצבענו נגד הרוויזיה. הרוויזיה התקבלה. שתי רוויזיות לא עברו. גפני, כמה רוויזיות שלי לא עברו?

מי בעד הרוויזיה? זו השלישית. 06016. זה משרד הפנים. איזה עמוד? גפני, איזה עמוד? עמוד 48. דקה, אל תצביע. מה זה? זה משרד הפנים. לא אתה הגשת. מי הגיש את הרוויזיה? עודד פורר. יש קשר לא ישיר לתכנון. לא ישיר. לא עובר. נצביע בעד הרוויזיה. נגד הרוויזיה, זה משרד הפנים. נגד הרוויזיה.

אפשר לדעת על איזה פנייה מדובר? זה לא שתי הרוויזיות הקודמות. אפשר לדעת על איזה פנייה מדובר? 06016. מבני דת של העדות הלוא יהודיות. מי הגיש את הרוויזיה הזאת?

שאלתי את פורר אם הוא נגד העדות הלוא יהודיות? יש לכם נציג דרוזי בסיעה. אני מבקש להצביע. מי בעד הרוויזיה? בגלל זה אני רוצה לפתוח את זה לדיון מחדש. מי בעד הרוויזיה? מי נגד?

הרוויזיה נפלה. 178-179. אני נהנה לראות אתכם ביחד. תעשה לי טובה. אתה אל תדבר על מי ביחד ומי נגד, עם כל הכבוד. אדוני היושב-ראש, אני חושב שטענותיו של ליברמן על שיתוף הפעולה בין חרדים וערבים מתחיל להיות - - - מה חרדים? עודד פורר וטיבי, עם כל הכבוד. 178 179. להזכיר לך מה אמרו עליכם? מעניין אם זה אומר משהו לגבי הסבך הפוליטי. 178 179. בבקשה. איזה עמוד?

68. חזרנו לחוברת הקודמת. בבקשה. הפנייה נועדה להעברת סכום של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה, 14,000 ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור תקצוב מענקים למעסיקים בקריית הסייבר בבאר שבע. הסכום מועבר לפי החלטת ממשלה 528 להטבות מעסיקים בתחום הגנת הסייבר, בקריית הסייבר הממשלתית לאומית בבאר שבע. זה חשוב. רק מאיפה לוקחים אותם? סליחה, מה השאלה? מאיפה העודפים האלו מגיעים? זה לא עודפים, זה כסף שמתוקצב תמיד, ועל שינוייו אנחנו מחכים - - זה לא עודפים. - - לתחזית מעודכנת של היחידה. העברה מאיפה? כפי שאמרתי, הכסף הזה תמיד מועבר במהלך השנה לאחר קבלת תחזית מדויקת של היחידה לגבי מספר החברות שזכו. זה כסף שהיה מיועד לאותה מטרה גם בפעם הקודמת? נכון מאוד. מי בעד הפניות, ירים את ידו.

הצבעה הפניות אושרו.

הלאה. 181-180, רשויות פיקוח. הפנייה נועדה לתקצב את הרשות להתחדשות עירונית בסך של 10,411 אלפי שקלים חדשים בהוצאה ו-8 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב. זה מתוקצב לתוכנית של הרשות להתחדשות עירונית, וזה נועד למימון כל הפעילות של הרשות להתחדשות עירונית,

כוח-אדם ומימון הפעילות השוטפת של הרשות. השינוי נועד לתת סך של 8 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימון תכנון תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר להתחדשות עירונית ותקצוב בסך של 10 מיליון ש"ח בהוצאה למימון הרשאות להתחייב שניתנו לתכנון פרויקטים של התחדשות עירונית. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו.

רוויזיה. תגיד לי, אתה בסדר, אתה? אתה נגד התחדשות עירונית? אני כל כך בעד זה שאני רוצה לדון בזה שוב. 188-187. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב את ועדת הבחירות בסך של 29,340 אלפי ש"ח עבור השלמת תקצוב ועדת הבחירות לבחירות לכנסת העשרים-ושתיים. אישור ועדת הכספים להיקף התקציב מיולי 2019. אם יהיה תקציב, לא יהיו בחירות? לא זה העניין. למי חייבים את הכסף הזה עכשיו? יש כאן תקציבנית של ועדת הבחירות והיא יכולה לענות לכם על השאלות. איפה התקציבנית של ועדת הבחירות? החשבת, יעל. לאן הולך הכסף? מי החייבים? מי הספקים שלא קיבלו? כרגע יש העברה כספית על הבחירות שחלפו. מה מהות התשלום? לאן הולך הכסף? ה-46 מיליון שקל האלה אושרו ב-22 ביולי בוועדת הכספים. ויש התחייבות? יש התחייבויות, לא התחייבות. זה כבר שולם. רק עכשיו מצאו את המקור התקציבי להעביר את ה-46. זה אושר בוועדת הכספים ביולי. עודד בעד בחירות, נכון? זה לבחירות הקודמות.

הוא בעד בחירות, מה זה משנה קודם, אחר כך. הוא בעד בחירות. כרגע מה שחוסם בינינו לבין הקמת ממשלה זה אתה.

ודאי. מה השאלה. דבר אחד טוב אני עושה. אמרת שכדי שתקום ממשלה אתה מקסימום מוכן לוותר על ארוחת צוהריים. הכול בסדר. הרב גפני, שוב אני חוזרת על העובדה שאנחנו צריכים לשמוע את חשב הכנסת לגבי מה קורה עם התקציב. מה את רוצה שאני אעשה עכשיו, שאני לא אאשר את זה? אני בעד הפנייה של אורית. כבר אישרו את הפנייה שלהם. כבר אישרו את זה. הרב גפני, אני תומך במה שאורית מבקשת. כל הכבוד לך... תאמין לי, כל הכבוד. יש עוד דברים שהיא אומרת שכדאי שתתמוך בה. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו. הפניות אושרו. עמ' 86. 191 189, משרד הפנים. מדובר בפנייה תקציבית להעביר סך של 36,516 אלפי ש"ח בהוצאה ו-134,333 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור היערכות הרשויות המקומיות לחירום, פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות ותקצוב הרשות לניהול המאגר הביומטרי. אתה בעד, עודד.

יש לי כמה שאלות על הפנייה הזאת.

עדות לא יהודיות. הוא שואל מה עם העולים. אני יודע שאתם חושבים שכולנו לא יהודים, אבל יש לי חדשות בשבילך. יש לי חדשות בשבילך, גם אנחנו יהודים. מה לעשות, לא רק אתה.

אתה לא קיבלת - - - לא הבנתי. עם כל הכבוד - - - - - - - משה גפני. באמת? כל הכבוד. יש פה עוד כמה יהודים במדינת ישראל, לא רק חבר הכנסת גפני, עם כל הכבוד לך. אז למה אתה צועק? הוא חשב שהרמקול לא עובד... יש לי תחושה שאתה לא שומע אותי היום. אני שומע אותך כל הזמן ומתפקע מצחוק.

לא אמרתי מילה על לא יהודים. מילה לא אמרתי. שום דבר... לא אתה ולא ש"ס, אף אחד לא אמר... - - - אפשר לשאול שאלות? בבקשה, תשאל. אפשר לקבל הסבר על הנושא הזה של הבחירות לרשויות המקומיות? זה על הבחירות שהיו ב-2018? כאן מדובר בהעברה. מה שקרה שבשנת 2018 הרשויות המקומיות קיבלו מקדמות שלא ידענו עליהן בהנחת התקציב. עכשיו יש יתרה, כשהיתרה הזאת, אנחנו לוקחים אותה ממימון מפלגות כי תקצבנו את זה כבר ב-2018, ומעבירים את הכסף במשרד הפנים להיערכות חירום ברשויות המקומיות, בהתאם לתרחישים של פיקוד העורף. והמימון של המפלגות לרשויות המקומיות, גם אותו דבר? הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו בנובמבר 2018, התשלום התחלק לשתי פעימות. כשהנחנו את התקציב לשנת 2019, הנחנו שחלק מהסכום ישולם ב-2019, אבל - - - והייתה מקדמה. יש כסף שאנחנו משתמשים בו להיערכות הרשויות המקומיות בחירום. לגבי הוצאות המטה ופעולות המשרד, האם מדובר גם על רשות האוכלוסין וההגירה ומה שקורה בהנפקה של תעודות זהות? יש תוכנית שקוראים לה "הרשות למאגר המידע הביומטרי", שמנוהלת בסעיף 06, ועכשיו אנחנו מתקצבים אותה בעוד 3 מיליארד - - - את מדברת על תוכנית מס' 5. אני מדבר על תוכנית מס' 1, על מטה ופעולות המשרד. רשות האוכלוסין מנוהלת בסעיף תקציבי נפרד. בסעיף תקציבי נפרד, לא בסעיף הזה. נכון. אני מבקש התייעצות סיעתית לפני הצבעה, אדוני.

אנחנו יכולים בינתיים להמשיך הלאה?

אני רק מודיע לך, שיהיה כתוב בפרוטוקול, אף אחד לא אמר שמישהו לא יהודי או כן יהודי, אנחנו לא נותנים פה ציונים לשבח וציונים לגנאי. וזה שאתה צעקת זה רק כי רצית למצוא חן בעיני הבוס שלך,

ממש לא. ממש לא. אני שומע היטב את הדברים שאתה אומר, את הדברים שהחברים שיושבים פה לשמאלי אומרים. אני לא אמרתי כלום. הכול בסדר. אמרתי שיש פה פיתוח לעדות לא יהודיות. לא אמרת שום דבר. שום דבר לא אמרת. הוא שוכח מה שהם אומרים, את השנאה והשטנה שהם עושים

הוא חי בתוך פייק כבר שנה. 197 201. משרד החקלאות. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של 30,650 אלפי - - - - - - גם אתה לא קיבלת את האמת, לא נתנו אותה לחבר הכנסת יעקב אשר,

פייק. אני שומע מה שאתה אומר, זה רחוק,

רחוק מהאמת.

אתה יכול להתעצבן ולצרוח כמה שאתה רוצה, ושמעתי את ההשמצות שלך ואת הקללות שלך, לא רק פה, גם במקומות אחרים. אתה יכול להגיד את זה גם פה. אני לא האשמתי אותך בגיס חמישי,

אין בעיה.

רבותיי, באמת. פייק. פייק שאתה מריונטה בו. אסור לכעוס. ככל שיתקרבו הבחירות זה יהיה גרוע יותר? אני יודע בדיוק מה אמר חבר הכנסת יעקב אשר גם עליי וגם על חבריי. אני יודע היטב מה אתה אומר - - 197 201. - - אני גם אנטישמי, גם עמלק. - - - עודד.

בבקשה. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 30,650 - - - אתה יכול לחזור על זה, בבקשה? עמוד 97. על הפייק אתה יכול לחזור? לא לחזור על זה דווקא. תחזור כי זה נרשם בפרוטוקול.

אני מבקש שתחזור על מה שאמרת. - - - אני מבקש שתחזור על מה שאמרת.

אני מבקש שתחזור על מה שאמרת. עושה התייעצות סיעתית - - - אתה קורא לי עמלק ואתה אומר שאני מסית? אתה לא מתבייש? לא קראתי לך עמלק.

חבר'ה, עוד לא הוכרזו בחירות. אין לך בושה בכלל? אין לך בושה? תסתכל על עצמך.

בושה וחרפה.

פייק. לא עמלק, פייק. יעקב, די. עזוב את זה עכשיו. בבקשה, משרד החקלאות. הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של 30,650 אלפי ש"ח - - התייעצות סיעתית...

תהיה התייעצות סיעתית. בסדר, יעקב.

מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, וזאת בהתאם לתחזית ביצוע ההכנסות של משרד החקלאות. אני מבקש בכל סעיף לפני הצבעה לבצע התייעצות סיעתית.

הוא רוצה שאני אעשה התייעצות סיעתית.

6 מיליון שקל נועדו לעמותות של מתנדבים בחקלאות, וזאת בהתאם להחלטת ממשלה 4047, כ-5 מיליון שקלים לפיצוי בעלי ספינות מכמורת שנגרטו, וזאת על מנת להגן על המגוון האקולוגי בים התיכון, ומיליון ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה 4676, שעניינה סיוע לרשויות מקומיות שקלטו מפונים מגוש קטיף. מעבר לכך יש הסטות פנימיות בין התוכניות בתוך משרד החקלאות, וזה בהתאם להחלטות ממשלה לביצוע מזומן ולתוכניות העבודה של משרד החקלאות, הכול מפורט בדברי ההסבר. מה זה העברה של תקנים מהטלוויזיה החינוכית, וכן תקצוב חודשי עבור עבודה בלתי צמיתה לקליטה של מפקחים לתחום היער והאילנות? משרדי הממשלה השונים קולטים את כוח-האדם שעזב את הטלוויזיה החינוכית. יש עובדים שנמצאו מתאימים לשירותים הווטרינריים, והשירותים הווטרינריים מעוניינים לקלוט אותם. עובדים של החינוכית? במינהלה. אורלי, במקרה אתמול דיברתי עם אורנה שמחון על דברים אחרים לגמרי, על תקנים בצפון, ושאלתי אותה על הטלוויזיה החינוכית. היא אמרה לי משהו כזה,

אני מחבר את הפאזל. הטלוויזיה הרי נסגרה ויש עובדים שנקלטו. אני לא יודע - - - תקנים נקלטו, לא העובדים. היא שואלת אם העובדים או התקנים נקלטו.

כמובן העובדים. הם יצאו מהטלוויזיה החינוכית למפקחים על האילנות ועל היערות? לא, ההנהלה. רבותיי.

עובדי מינהלה, שמתאימים לשירותים הווטרינריים - - - אני מבקש התייעצות סיעתית. על הקודם עברו חמש דקות, על משרד הפנים.

אחרי זה רק - - - לגבי היער והאילנות יש תקצוב של פקחים. הדבר נועד להסדיר את הפעילות של פקחי היער והאילנות, זה העברת משימות מקק"ל אל תוך משרד החקלאות, זה נועד להקל בתהליכים של תכנון ובנייה ולאפשר פיתוח מהיר יותר ברשויות. כאמור אפשר להרחיב על כל הדברים האלה, גם נמצאת כאן נציגת המשרד.

אנחנו עוברים להצבעה על הפנייה הקודמת של משרד הפנים. 189 191. מי בעד הפניות, ירים את ידו.

86. רגע, רגע.

הפנים.

מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו. רוויזיה. אתה יודע שהצבעת גם נגד החטיבה להתיישבות?

זה פשוט בסעיפים הנוספים. ביקשתי רוויזיה והתייעצות סיעתית על ההצבעה לסעיף הבא, או שאתה לא מעלה אותו - - - בסדר,

אנחנו מחכים, יעברו חמש דקות, נצביע. מה עובר לחטיבה להתיישבות בסעיפים האלה בעצם? על חשבון מה? עבר. רוויזיה. יש רוויזיה. גם אחמד טיבי וגם פורר מגישים רוויזיה על אותו סעיף? זה יפה. מעניין.

הוא הגיש, ואנחנו רוצים להעביר את זה, הסעיף של משרד הפנים. מס' פנייה לוועדה 203, עמ' 111. הייתה התייעצות סיעתית או לא הייתה התייעצות סיעתית? למה אתה מדלג?

הוא מחכה להתייעצות הסיעתית. יש התייעצות סיעתית. 203, פיתוח ההתיישבות הבדואית.

הפנייה נועדה להעביר סכום של 70,000 אלפי ש"ח בהוצאה מתקציב רשות מקרקעי ישראל לתקציבי רשות הפיתוח והתיישבות הבדואים עבור תכנון ופיתוח שכונות ברהט, שגב שלום, תל שבע ואבו תלול.

הפנייה נועדה להגדיל סכום שיירשם בתקציב המדינה מהכנסות משיווק מגרים ליזמים בדואים ב-100,000 אלפי ש"ח, וזה לצורך רישום בלבד. העברה זו לא תוקצבה בבסיס עקב חוסר הוודאות לעניין הבשלת הפרויקטים עד סוף השנה.

בבקשה, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גפני, אדוני היושב-ראש, מדובר בהעברה חשובה, שמטרתה לפתח שכונות ברהט, שגב שלום, תל שבע ואבו תלול, ובנוסף שיווק מגרשים ליזמים בדואים ב-100 מיליון שקל. אני מבקש להעביר אותה. גם חברי מנסור עבאס רוצה להגיד משהו. בוודאי שאנחנו תומכים, אבל גם דורשים שמשרד הפנים יסדיר את מעמדם המוניציפלי של עשרות יישובים, שיש בהם כמעט 70,000 80,000 תושבים בנגב, שעד עכשיו, אחרי 70 שנה, המעמד המוניציפלי שלהם לא מוסדר, מה שאנחנו קוראים לו "כפרים לא מוכרים" במדינת ישראל. הוא עוד מבקש התייעצות סיעתית?

מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה. הפנייה אושרה. 204 205. עמ' 114. קליטת עלייה.

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 2,400 אלפי שקלים במזומן עבור תוכנית יע"ל, שזה תגבור לימודי לילדי עולים בגילאי החינוך היסודי, ובנוסף עריכת שינויים פנימיים בתקציב המשרד, שמפורטים בדברי ההסבר. הם כוללים תקצוב של 2,376 אלפי ש"ח במזומן לתוכנית דיור עבור פרויקט בנייה של בתי דירות לקשישים עולים על קרקע חומה, ועוד תקצוב של 24,000 ₪ בהרשאה להתחייב מתוכנית חטיבת הפרט לתוכנית עידוד עלייה עבור תקצוב החל"צ "אופק ישראלי", בהתאם להחלטת ממשלה 3181 והחלטת ממשלה 1736. מי בעד אישור הפניות, ירים - - - סליחה, אני בהתייעצות סיעתית. בבקשה. אתה לא היית פה. המשכת את הדיון? יצאתי - - - עברו חמש דקות.

אתה לא יכול להמשיך את הדיון אם אני בהתייעצות סיעתית. בסדר, הלאה. איזה סעיף - - - חברי עודד היקר, שנה שלמה המפלגה שלך מבזבזת זמן למדינה שלמה. די, עודד, תתאפסו. שנה שלמה המפלגה שלכם מבזבזת זמן למפלגה שלמה, הגיע הזמן שתתאפסו. סליחה, אני באמת מרגיש חבר שלך, אבל שנה שלמה אתם מבזבזים זמן ומשאבים למדינה שלמה, ועכשיו אתה מבזבז זמן לכולם. אפשר לקבל הסבר על העניין הזה? עודד, אפשר להמשיך לדון? לא להצביע. אתה מקודם הסכמת. מה שהיה קודם, היה קודם, מאז קרו דברים. אנחנו עובדים לפי הספר, אדוני. אפשר לקבל הסבר על הסעיף הזה? על מה?

על פנייה 204 205. תחזור על ההסבר בשבילו.

204 205. גפני, תחזור על 204 205 עבור עודד ונמשיך הלאה. 204 205. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 2,400 אלפי ש"ח עבור תקצוב תוכנית יע"ל, שזו תוכנית לתגבור לימודי לילדי עולים בגילאי היסודי. ובנוסף, עריכת שינויים פנימיים בתקציב המשרד. אדוני, סליחה, סליחה רגע. הייתה הצבעה כשהייתי בחוץ בהתייעצות סיעתית?

אתה רוצה להצביע עוד פעם? אמרת שאתה - - - אחר כך אמרתי לך לא, שאני מבקש לצאת החוצה. עכשיו אמרת לא. הלאה. שינויים פנימיים בתקציב המשרד, שכוללים תקצוב סך של 2,376 אלפי ש"ח במזומן לפרויקט בנייה של בתי דירות לקשישים על קרקע חומה. זה תשלום עבור הרשאה שכבר ניתנה, ועכשיו יש ביצוע בפועל. ובנוסף, תקצוב של 24 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב בתחום הזהות היהודית. יש פה את תקציבן המשרד שיכול לענות על הנושא. יש לי שאלה. תקציבן המשרד יכול לענות פה, אני בטוח. יש לנו פרויקטים שנתמכים בתמיכות דרך הרשויות המקומיות וגם דרך העמותות, לפי סעיף 3א, כשחלק מהנושאים הם גם נושאים בתחום הזהות היהודית. אנחנו עובדים עם כמעט 110 רשויות, בהתאם לרשויות שקלטו עולים בעיקר בשנים האחרונות. כל רשות מגישה באמצעות ועדות היגוי וועדות מחוזיות אצלנו במשרד פרויקטים בנושאים השונים, לפי הצורך, לפי האוכלוסייה,

כמה תקציב יש בזה? ברשויות מקומיות אנחנו ב-33 מיליון שקל. עמותות נתמכות, אנחנו בתקציב יותר נמוך של 2 מיליון שקל. מה ההגדרה של עולה? כמה שנים? ההגדרה היא עד עשר שנים, יש אוכלוסיות מיוחדות שהן 15 שנה. מה זה אוכלוסיות מיוחדות? יוצאי אתיופיה, בוכרה וקווקז. עודד, אפשר להצביע? מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה הפניות אושרו. הפנייה אושרה.

201. חקלאות. אנחנו חוזרים לחקלאות להצבעה. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו.

הוא הסביר ויצאנו להתייעצות סיעתית. הוא יצא להתייעצות. אני לא הולך נגדו. מי נגד? רוויזיה. אתה נגד חקלאות? אני חושב שברוויזיה אולי נוכל להוסיף כמה דברים. הבנתי את התשובה. איפה אנחנו?

עמ' 119. עמ' 199 הוצאות חירום אזרחיות.

206. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 4,936 אלפי ש"ח בהוצאה ו-125,650 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקצוב פרויקטים בתחום המיגון בצפון הארץ, בהתאם להחלטת הממשלה ב/302 מיום 16 ביולי 2018. שאלות. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה. הפניות אושרו. 207 209, חוק חיילים משוחררים. עמ' 122. הפנייה נועדה לתקצוב של סך 153,221 אלפי ש"ח בהוצאה למימון הקרן לחיילים משוחררים בחלוקה לתוכניות הבאות: פיקדון כללי, סך של 273,999 אלפי ש"ח במזומן למימון תשלומי הפיקדון, בהתאם לתחזיות המממשים ולאור שינוי חקיקה שחל החל משנה זו. וסך של 2,700 אלפי ש"ח לקרן לסיוע נוסף, בהתאם למנגנון ההצמדה לתקציב הקרן הנקוב בחוק חיילים משוחררים. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפניות אושרו.

הפנייה אושרה, יש רוויזיה. למה רוויזיה, אחמד? כי זה חיילים משוחררים. הוא לא רוצה שהחיילים ישתחררו בכלל... אחמד, הצבענו עבור הבדואים. אגב, יש גם חיילים בדואים. אני בטוח שזה לפי צו מצפונך. בעניין הזה, כן. אני בטוח שזה לפי צו מצפונך. בחוברת השנייה בעמ' 46 יש הסעת המונים, תחבורה. אמרת שתחבורה אתה לא מעלה עכשיו. הנושא הזה, לא הקיצוץ. הרב גפני, יש כאן מיליארד שקלים בהרשאה להתחייב. רוב הכסף הוא הרשאה להתחייב.

לוקחים עכשיו תקציב חדש ומקצים אותו לתחבורה. מה את רוצה, שלא יהיה? עוד חודש יבוא שר אוצר, אולי עוד שבועיים. אתה מוסיף כאן מיליארד שקלים. עד עכשיו העברנו כמעט - - - זה תמיכה בתחבורה הציבורית. אז מה? זה הרשאה להתחייב. אנשים ישלמו במקום 10 שקלים 20 שקלים? מי מסביר את זה? נכון, זה הרבה כסף, אבל אין ברירה. מי מסביר את זה? מי נוסע בתחבורה הציבורית,

אבל זה הרשאה להתחייב. מתוך 1.4 מיליארד 1 מיליארד זה הרשאה להתחייב.

עכשיו אתם מבקשים מאתנו לאשר התחייבות עתידית, כשאנחנו יודעים שאנחנו בגירעון. בואו נשאיר קצת גמישות לשר האוצר. נגיד שזו התחייבות עתידית, אז מה, בעוד שנה לא ישלמו את המיליארד שקל? יש מישהו שמסביר את זה?

כבר ראינו שכאשר לוקחים הרשאות להתחייב, חלק מזה לא מנוצל בפועל, ואני לא רוצה לקחת עכשיו מיליארד שקלים

כיוון שהייתי שם אני יודע. יש מישהו שמסביר? בבקשה. הפנייה נועדה להעביר סך של 356 מיליון שקלים בהוצאה לפיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בגוש דן, 50 מיליון שקלים לפיתוח פרויקט מינהלת תשתית שעתידה לשרת את נמל המפרץ החדש, והעברת הרשאה להתחייב סך 1 מיליארד שקלים לצורך תקצוב הסכמי סובסידיה של מפעילי התחבורה הציבורית. מאיפה התקציב מגיע? מתוכנית אחרת של הסעת המונים, לא השתמשו בכל ההרשאה להתחייב שניתנה להם השנה, ולכן התקציב עובר לתוכנית של סובסידיה. מה קורה? לא השתמשו - - - מוסיפים להסעת המונים,

היא לוקחת את זה מפרויקט של הסעת המונים לצורך הסובסידיה של התחבורה הציבורית . איפה מצוין פה הפרויקט שמתוכו - - - כן. למה זה לא מצוין בצורה ברורה מאיפה לוקחים? זה פרויקטים תשתיתיים, זה לוקח זמן. גפני, היא הסבירה, אז אנחנו מבינים, אבל צריך להיות פה כלל שכאשר אנחנו דנים בהעברות אנחנו רוצים לדעת מה המקור התקציבי,

מאיפה המקור התקציבי? שאלנו,

אבל בכל פעם שאנחנו דנים - - - נצטרך לעשות סדר. נראה איזה ממשלה תהיה. רבותיי, מי בעד אישור? אני רוצה להתייחס לזה שוב. בבקשה. ברור שהתמיכה והעידוד של שוק התחבורה חשוב מאין כמותו, אבל יש כאן בקשה לתקציב בתקופה של גירעון, כשמתוך 1.4 מיליארדי שקל 1 מיליארד זה תוספת של הרשאה להתחייב. עכשיו משריינים תקציב שעד לרגע זה לא היה משוריין. זאת הרשאה להתחייב בעתיד. כמו שהתקציב הזה עצמו כולל סכומים שלא נוצלו בשנה שעברה, אני חוששת שיש פה סכום מאוד גדול שאנחנו מבריחים או משריינים אותו לתחום התחבורה, וכשיבוא שר האוצר הבא ויטיל מיסים - - אבל אז נצטרך לשלם יותר על התחבורה הציבורית. - - על הציבור, יש כאן כסף שיושב בצד ולא ינוצל. אני רוצה רק להדגיש שבחודש-חודשיים האחרונים, כולל העברות שמונחות על השולחן הזה, אנחנו נוסיף 6 מיליארד שקל לתחבורה.

זה חשוב, אבל כשבאים אלינו עם הרשאה להתחייב של 1 מיליארד שקלים, אני רוצה לקבל הסבר למה דחוף עכשיו, דקה לפני סוף שנה תקציבית לשריין עוד מיליארד שקלים פה. אם האלטרנטיבה היא מיסים על הציבור,

תשובה בבקשה. חלק גדול מהסכום מיועד להארכת הסכמים של מפעילים באשכולות הגליל,

עוטף ירושלים, חשמונאים,

לשנתיים נוספות. אלה מפעילים שכבר פועלים, ובמסגרת המכרז שהם זכו בו אפשר להאריך את ההסכמים. מה היה שיעור הניצול בשנה שעברה של ההסכמים הללו? מה זאת אומרת "שיעור הניצול"? ניצול בפועל. את מקבלת עכשיו מיליארד שקלים לשימוש, אבל זה אומר כמה מבחינת התקצוב שנתתם להסכמים האלה עם המפעילים בפועל השתמשתם בכסף? יש כאן גם את נציג משרד התחבורה שאומר: 100%. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני להתנהל בצורה כזאת, דקה לפני שיש ממשלה, כשאנחנו בתקופה של גירעון, להוסיף 1 מיליארד שקלים בהרשאות להתחייב. יבוא שר אוצר, יגיד: אני נותן דגש, אני מוסיף עוד 1 מיליארד שקלים. השאלה אם זה כסף חדש או כסף שהיה אצלכם במשרד ואתם מעבירים מסעיף אחד לסעיף אחר. זאת השאלה. התחבורה הציבורית מתנהלת ברובה בשוטף.

כלל ההרשאות שאנחנו מעלים עכשיו זה הארכות הסכמים של אשכולות שהם קיימים, והם פועלים כל הזמן. הניצול בשנה שעברה היה אפילו בגירעון,

היה לנו חוסר תקציבי. בשנה הזאת בגלל כל הנושא של יחסי הגומלין לא היו לנו מכרזים חדשים, כך שאין לנו פה פרויקטים חדשים. בקיצור, זה הסכמים חתומים.

זה הסכמים חתומים שאנחנו מאריכים. תודה רבה. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה.

רוויזיה. אני נועל את הישיבה. אני ממשיך את הישיבה מחר בעזרת השם ב-10:00 בבוקר. מה עם הרוויזיה על החקלאות? נעשה את זה מחר. תודה רבה, הישיבה נעולה.